בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, נפגשתי עם שר האוצר ביום חמישי, אמרתי לו: לא יכול להיות שהמדינה משותקת רק בגלל שלא

אני לא בטוח שהם רוצים שנביא העברות. אני נלחם בכל כוחי על הנושא הזה של החינוך המיוחד במוכש"ר כמו כל החברים פה שלא רוצים שתהיה אפליה לילדים מהסוג הזה. את עיקר הלחץ שאני מפעיל על משרד האוצר אני מבקש גם מחברי הכנסת האחרים לעשות. משרד האוצר צריך להביא את העברה

למה אי אפשר דרך המשרד לפיתוח הנגב והגליל?

כשרצו להביא פיצוי לשני מפעלי בשר, תנובה

עשו את זה בקול קורא וכן הצליחו להעביר דרך המשרד. אין שום סיבה לא לעשות את זה באותה צורה גם פה. הוא ביטל הכל. יצא קול קורא

משרד התחבורה לא עושה את זה.

עומד, הקווים נדפקים, אין תוספות אוטובוסים. נורא נוח לקנות בסין כשהיבואן הוא חבר מרכז ליכוד,

זו שערורייה בלתי רגילה שכל הכבישים מוצפים באוטובוסים מסין והחברות הישראליות נסגרות. זה פתח לקריסה של תעשיות חדשות, לא

זה דבר שאנחנו צריכים לטפל בו. מה שאמרת נכון. הדבר האחרון שנוגע לכלל אזרחי מדינת ישראל זה סל הבריאות,

יד ימין לא יודעת מיד שמאל.

לסל הבריאות, אתה רוצה שאזרחי מדינת ישראל ימותו?

אני מרגישה חוסר נוחות כשאני קוראת את הכותרות האלו בעיתון: "בינואר הגירעון יחרוג מהיעד", "צפוי בור תקציבי". כלכליסט בפברואר: "מדובר בחודש ינואר הגרוע מזה 15 שנה,

דיברה איתי אתמול רונית קדם, סגנית החשב הכללי. היא אמרה לי: "אם המצב יהיה שלא מאשרים את העברות, יפוטרו עובדים, אין לנו כסף לשלם משכורות". אני מדברת על הרשאות לחיוב. הרשאות לחיוב זה לאשר להם מראש התחייבויות שלא הגענו

נודע לי שאתמול הייתה ישיבה במשרד ראש הממשלה, בלשכה של נתניהו, ודנו בנושא הזה.

כל מי שיפנה אלינו, אנחנו הרי 13 חברי

מרגע שיש מסמך חתום של אגף התקציבים, ואני אומר את זה מניסיוני גם מתוך הממשלה וגם מחוץ לממשלה - - זה לא מספיק.

אבל אני יודע שכשהם חותמים על מסמך - - אז יש לנו מנוף לחץ,

הייתה לנו ברירה? בסוף יוצא שהחינוך החרדי מקבל הכי פחות מכולם. בחוות הדעת שכתבה היועצת המשפטית של משרד החינוך,

כתוב: "התוספת בתקציב מעוררת קשיים". זה לא היה מגיע אם לא היה אישור שלה.

כשאנחנו משמשים כשחקנים

אדוני היושב-ראש, לך יש את היכולת.

נעשה סלקציה בכל העברות שיהיו פה עכשיו. אנחנו לא צריכים להגיש אותן כמקשה אחת, כי הן לא. צריך

היום,

אני מגלה שיש ערים שלמות של תכנון, תב"עות חדשות לאלפי יחידות, בלי אף דירה לציבור החרדי. אני חושב שהמצוקה של הדיור לציבור החרדי גדולה

אלו הוצאות שוטפות לגיוס החוב. הבונדס מגייס את החוב, ואנחנו מקבלים ממנו כספים. האם אתה מקזז את הכספים בגין ההוצאות השוטפות, האם אתה רושם אותם בצד ההוצאה, זה סוג

התקצוב הוא עבור תכנון קרקעות ושיווק פרויקטים, לפי התקדמות הביצוע בפועל של חברת "דירה להשכיר". בדיון הקודם הבטחתם להגיד איזה ערים נוספות יש לכם בתכנון. לגבי ההערה הקודמת שלך,

630 יחידות דיור ברכסים

הרשויות מחכות לכסף הזה הרבה מאוד זמן. אני מבקש שתביאו

הרשימה היא לא מיידית. ביקשנו אותה לפני מספר ימים.

מדובר בשישה מיליון שקל שאנחנו שמים כל שנה לקראת אוקטובר. כרגע אין לנו מקורות תקציביים. כמה אתם נפגעים מהקיצוץ הרוחבי שמופיע פה? כשמדובר במשרד הרווחה, זה לקחת ממסכן אחד ולהעביר למסכן אחר. אין להם משחק, אין להם רזרבות. הקיצוץ הרוחב לא עומד לדיון

מבקשים תוספת תקציב הוצאה בסך 11 מיליוני ש"ח עבור קליטת רבני התיישבות, תקצוב המרכז למקומות קדושים, תפעול קבר הרשב"י, פיתוח המקומות

בדיוני התקציב הקודם יצאה הוראה מהיועץ המשפטי לממשלה על כך שמשרד יכול לתת שירותים רק בתחום ההתמחות שלו. אני רוצה להבין מדוע המשרד לענייני דת עוסק בנושא של

תקציב השיווק מבחינת משרד התיירות זו הפעילות העיקרית של המשרד. אני מוחה על כריכת הדברים יחדיו. מי

זה כן בתוך ה-flat. אף פעם לא העלו בצורה הזאת. צריך לקבל החלטה אם פוגעים בסובסידיות

לא מדובר רק בפגיעה בסבסוד,

הורדה של כל מיני

הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין פניות 99 עד100 אושרו. פניות 113 עד 118 - רשויות פיקוח. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 72 מיליון ו-651 אלפי שקלים לרשות

מספר פנייה לוועדה: 133, מענקים לניצולי

הפנייה נועדה לתקצוב סך של 30 מיליון ₪ בהוצאה מותנית בהכנסה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4468, תכנית סיוע לניצולי שואה מקבלי קצבה חודשית מגרמניה, בעקבות סיכום עם ממשלת גרמניה. הכסף הוא בהוצאה מותנית בהכנסה שמגיעה ממשלת גרמניה עבור תוספת קצבה לזכאים. מי בעד אישור פנייה

התחייבתם כבר על הסכומים? משרד השיכון משלם את הוצאות השמירה בקריה. את מדברת על ההוצאות. אני מדברת על המכרז שאתם עומדים לצאת אליו.

מדובר כאן ב-36 מיליון שקלים רק בגין עריכת

שזה לא המשרד לביטחון פנים, העבירו את זה למשרד השיכון, זה תקוע שם. אנחנו נמצאים באמצע שנת

הפנייה נועדה לקרן מס רכוש,

הייתי שמח אם הייתם מכניסים לתוך זה את הפיצוי למסעדנים בעוטף עזה,

מי בעד פניות 144 עד 146, ירים את ידו?

הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין

הפנייה נועדה להעביר סכום של 61,079 אלפי

אף אחד לא חוקר ילד בלי הכשרה מתאימה. אני מקווה שאחרי שיאושר התקציב ותקום הממשלה אנחנו נטפל בנושא של הכשרות,

הפוך, שאין הכשרה מתאימה לחוקרים שנפגשים בפעם הראשונה

יכול להיות שלקחתם עובדים שהם לא עובדים סוציאליים בגלל המחסור?

אני מבקש התייחסות מיוחדת של הוועדה.

לתת לזה פתרון יחד עם משרד הבריאות. בדקתי עם משרד הבריאות. משרד הבריאות פנה למשרד האוצר, רק הוא לא קיבל תשובה.

מדובר על כך שחסרים 40 מיליון שקלים.

המזומן הזה הוא בגין תקציב הרשאה להתחייב על סך של 70 מיליון שנקבע בבסיס התקציב ואושר בינואר 2018. לא נדרשת תוספת תקציבית בסעיף הזה. האם בתוך הכסף הזה יש שכירות של קומה שלמה במלון בניו יורק? צריך לזכור שראש הממשלה שלח את שר

משרד האוצר אמר שהתכנית עולה הרבה כסף ולכן זה נתקע עד עצם היום הזה.

להצביע לזכר הנצחה של מכובדים רבים. אני חושב שחשוב שמדינת ישראל תעלה את ההצעה להנצחת זכרו של הרב עובדיה. אני מצטרף לבקשה הזאת. זה ישב אצל מי שהיום הוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה,

אני מתנגדת לבקשה הזאת. מדובר ב-168 מיליון שקלים בהרשאה לחיוב שאצה הדרך לאשר אותם עכשיו. מחר תבוא ממשלה חדשה, עם גירעון, עם בור תקציבי עמוק.

כי אולי נוכל להקטין את הוצאות המסים על

בנוגע לשיפוצן של תחנות משטרה, בוודאי במזרח ירושלים - - זה בעיקר בינוי.

פעלת רבות בכדי שסדרי הגודל של הכוח במזרח ירושלים יגדלו,

שנבנו בקרוואנים בכל מיני מקומות.

מי בעד פניות 67 עד 73, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין פניות 77 עד 79 ו-81 אושרו. הפנייה נועדה להעברת סך של 50 מיליון במזומן לרשות האוכלוסין וההגירה לפעולות הבאות: הנפקת מסמכי זיהוי ביומטריים,

מאיפה הכסף? הכסף מתקציבי משרד הפנים. יש את כל הנושא של המימון לבחירות המקומיות.

נמוך מהצפוי בגלל המקדמות שניתנו ב-2018. היתרה עוברת עבור היערכות משרד הפנים

היה צריך לראות איך הרפורמה מתקדמת.

יש צורך אמיתי לתגבר וליישם את מערך הפיקוח. הוא אמור לגדול, כיוון שאישרנו כניסה של הרבה יותר מוצרים. מי בעד אישור פניות 108 עד 109, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין פניות 108 עד 109

אנחנו רוצים להפוך את המקצוע לאטרקטיבי. אנחנו צריכים לייצר מינימום אינטראקציה של הנהג עם הנוסעים, לכן אנחנו עוברים לרב-קו. מי שעוקב אחרינו יודע שב-1 בינואר ישלמו

אם הפנייה הזאת לא תאושר, החשב הכללי לא יאשר. הוא אמור היום לאשר את ה-125 שנתקעו.

ההסכם עם הנהגים והמס על הבלו? לנהגים, להכשרה, למס על הבלו, לתוספת שירות. אנחנו כל הזמן מוסיפים קווים, לפעמים בשליטה, לפעמים

אנחנו היום בונים מחדש את מקצוע הנהגים בתחבורה הציבורית.

מדובר במקצוע מאוד מאוד חשוב.

צריך לקחת בחשבון שאלה שעוסקים בתחום הזה היום הם נהגים מהפריפריה,

אנחנו מדברים עכשיו על סובסידיה, אי אפשר לברוח מהעניין הזה.

הייתה בשנים האחרונות מהומה לא פשוטה,

אני מניח שאתה מודע למה שהיה באגף לתחבורה ציבורית. הרשות הארצית. יש לה יושב-ראש, אמיר אסרף,

יש יוזמה שנדחפת בצורה מאוד חזקה על ידי אנשי המקצוע, והיא להטיל עלינו, על ציבור הצרכנים, קנס בכניסה לתל אביב בשעות שנדרשים להגיע לעבודה שיכול להגיע לסכומים של אלפי שקלים לנהג רק בגלל שהציבור נוסע ברכב הפרטי שלו.

התלונה שלי היא על כך שהמשרדים לא צופים את ההוצאות האמיתיות שלהם בסעיף שעליו אנחנו מצביעים. אם שר התחבורה אומר שדה פקטו העלות של המשרד שלו היא שני מיליארד שקל יותר ממה שהם צפו בשנת התקציב,

כוועדת הכספים צריכה להיות לנו מערכת איזונים,

אנשים אומרים "לא" לתרופות, אנשים אומרים "לא" לקיצור תורים במערכת הבריאות, אנשים אומרים "לא" למיעוטים בפריפריה.

אנחנו נדרשים לקצץ במשרדים אחרים. כוועדת כספים אנחנו צריכים לדעת מה הם המקורות התקציביים

אני מצטרף לברכות.

התחלתי ואין להם המשך. בזמנו הובלתי הכשרה למגזר החרדי והכשרה בצבא.

לאט לאט עם הרפורמות.

מאוד מכאיב לתושבי יישובי עוטף עזה, על כביש 232. החלו בתיקונו של כביש 232,

זה כביש דמים. זה כביש שבחמש השנים האחרונות נהרגו בו 13 בני אדם.

נכון לעכשיו משתמשים בקו 11, יש לו 30 נסיעות לכל כיוון. סוגיית רכש גומלין, מה שחבר הכנסת מיקי לוי העלה. רכש של 2,000 אוטובוסים חדשים

אנחנו נשווה את התנאים של תלמידי הישיבות לתנאים של הסטודנטים, זה מסוכם כבר עקרונית,

זאת הנחיה שכבר ניתנה אצלנו

עכשיו אני נכנס לפרויקט של נתיב מהיר בכביש חמש. אם הוא ייקח שנתיים, אז במשך שנתיים יהיו פקקים מראש העין לגלילות כי מצרים את הנתיבים. אם אני אבצע אותו מהר יותר, זה ייקח שנה במקום שנתיים.

משרד ראש הממשלה, של חבר הכנסת מיקי לוי. מי בעד הרביזיה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד, 1 נגד, רוב נמנעים, אין הרביזיה לא אושרה. מספר פנייה לוועדה: 29 עד 30 - נציבות שירות המדינה.

מספר פנייה לוועדה: 9002, 102 עד 103. הפנייה הזאת, בשונה מקודמתה, לא עוסקת בהרשאה להתחייב, היא עוסקת במזומן. המשמעות שלה היא תשלום לקבלנים

זו לא הורדה. משרד הבריאות ושאר משרדי הממשלה לא הספיקו לנצל את התקציב בסוף שנה. אין בגינו של התקציב הזה שום התחייבות.

מה קרה?

אני לא אתן לשום דבר לעבור.

תבוא אלינו ביום שני עם תשובות על העניין הזה. בפנייה הזאת יש גם סכום לא מבוטל לטובת מענקי איזון לרשויות מקומיות חלשות. נחריג אותן. אדוני השר, ביום שני נקיים את כל הדיון הזה. אני עובר למספר פנייה לוועדה: 9000,